בוקר טוב, רבותיי, אני פותחת את ישיבת הוועדה

העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת הכלכלה בדיון בהצעה לסדר

היום 11 בנובמבר 2018,